בוקר טוב לכולם, אני מתנצלת על האיחור, סגרו את כביש 1. אני מניחה שזה גם הגורם לאיחור של הרבה חברי כנסת. אנחנו רוצים לפתוח את הישיבה המיוחדת של הוועדה לביטחון פנים. הנושא הוא דיון פרידה מנציב הכבאות היוצא דדי שמחי. כינסנו את הוועדה במיוחד כדי שתוכל באמת להעלות את הדברים שלך, שדיברנו אתמול, אני והעוזר שלך. אז אמרתי לו שזה לא מספיק שתדבר, שתציג מצגת, כי כל מה שקורה כאן, הכל מתועד, גם כפרוטוקול וגם כדיון מצולם. לכן חשוב לי שגם מי שצופה, וגם מי שירצה לראות, שתמיד בדברי הכנסת יהיה כתוב את הדברים שעשית למען מערך הכבאות וההצלה. ולכן היה לי מאוד חשוב שתגיע, אני יודעת שאתה גם אוהב מצגות אז זה מסתדר, ובאמת תציג בפני הוועדה את הדברים. יש לי כמה דברים לומר לך, אני אגיד אותם בסוף, ואני גם אגיד אותם ביום רביעי. אני באמת חושבת שעשית מהפיכה אמיתית בעולם הכבאות. אני חושבת שהפכת את הפרדיגמה, שינית אותה, לקחת גוף פוסט-טראומטי, מוכה מאסון הכרמל, ובאמת הפכת אותו לשונה לחלוטין. אמנם אנחנו רק חצי שנה ביחד כאן בוועדה, אבל באמת נכנסת גם ללב של כולנו, אבל גם באמת בעשייה אמיתית, מוכחת. אני חושבת שאתה דמות של מנהיג, עם הרבה אומץ לב, בעיקר כשמגיעים למגזר הציבורי צריך אותו, הרבה יותר קל במקומות אחרים. מי כמוך יודע, היית כל כך הרבה שנים בצבא, בגולני, ובסוף בפיקוד העורף. בצבא יותר קל, כי יש מערכת וכולם מתיישרים. המגזר הציבורי, כמו שנוכחת לדעת בתפקיד שלך, הוא שונה מהמערכת הצבאית ההיררכית שאתה מכיר, ולכן זו משימה הרבה יותר מורכבת. אני גם אגיד בסוף כמה דברים. אני רוצה שתתחיל, כדי שבאמת תציג את סיכום התפקיד. תודה רבה גבירתי יושבת הראש. אני מאוד שמח ונרגש להיות כאן. קודם כל ברשותך אני רוצה להציג פה, הגיעו איתי מספר מפקדים. ניסים טויטו, מפקד מחוז ירושלים, סגן מפקד המחוז איל כהן, יש פה את מפקד תחנת האומה, שי נחמיה, יש פה את אליקו המזב"ט, אדי וליאור כמובן, ויש פה גם את סי, בקצה, שהיא ראש הלשכה המיתולוגית שלנו. אני רוצה להקריא לכם חלק ממסמך סיכום התפקיד. בסוף הסקירה שלי אני גם אציג לך את המסמך הרשמי שגם העברתי לשר לביטחון פנים. קודם כל ייעוד מערך הכבאות, זה בעצם הפעלת מערך שירותי כבאות והצלה לשם הצלת חיים וצמצום הנזק. גם בשגרה וגם בחרום. גם בשריפות, גם בחומרים מסוכנים. החזון שהתוויתי לפני חמש שנים, זה ארגון לאומי, מקצועי איכותי ומתקדם. שגם פועל למניעת סכנות אש, סכנות חומרים מסוכנים, מקדם סביבה בטוחה ומוביל את הכנת האוכלוסיה, על מנת לצמצם פגיעה בנפש וברכוש בישראל. אני יכול לומר לך גבירתי היושבת ראש שאני חושב שהחזון הזה מומש בחלקו הגדול. קצת איך עשינו את זה, מחלום למציאות. אז קודם כל העצמנו את המפקדים כמובילי שינוי איכותי במערך. לשמחתי הכנסנו קורסים איכותיים למפקדים. פעם ראשונה חלק גדול מאוד מהמפקדים שלי יצאו לקורסים, גם במשטרת ישראל, גם בצה"ל וגם בשירות בתי הסוהר. יצא לי להחליף, מתוך עשרים וארבעה מפקדי תחנות בקדנציה שלי, אני מיניתי מתוך העשרים וארבעה עשרים ואחד. הקורסים האלה עם הצבא זה חדש? זה חדש. המפקדים שלי שהולכים לפו"מ, לקורס פיקוד ומטה של ארבעה חודשים בצה"ל. גם במשטרת ישראל יש שיתוף פעולה מצוין. ואני חושב שהיום נקודת החוזקה הגדולה של הכבאות זה מפקדים צעירים, איכותיים, שימשיכו להצעיד את הכבאות קדימה. אנחנו חיזקנו את מאמץ הדרכת האוכלוסיה לבטיחות באש. אני חושב שזה חשוב מאוד לייצר תרבות בטיחות באש במדינת ישראל. אנחנו רואים את השינוי. אפילו הייתי פה בישיבה הקודמת, והסברתי שגם בגשמים האחרונים ובסופות האחרונות ראינו שסך הכל עברנו את זה בצורה טובה, כי גם הרשויות המקומיות וגם האזרחים מתנהגים כמו שצריך. ראינו את צמצום המדורות בל"ג בעומר, אזרחי ישראל מפגינים יותר אחריות, ואני שמח על זה, וכך צריך להמשיך. כי אתגר השריפות רק יילך ויתעצם בשנים הקרובות. כל מה שקשור לרגולציה, לבטיחות באש, אנחנו הפכנו למוקד חדשנות, ביחד עם האוצר ועם המשרד לביטחון פנים הובלנו מהפיכה בתחום הרגולציה כדי לאפשר לעסקים ולתעשייה להתקדם. אנחנו מצאנו לדעתי את האיזון הנכון בין ניהול סיכונים לבין לאפשר למדינת ישראל לשגשג ולפרוח. אני חושב שצריך להמשיך בכיוון הזה, וכך יהיה. פעלנו רבות בחמש שנים האחרונות להתאמת המענה המבצעי להתפתחות הדמוגרפית. לשמחתי הרבה, כאזרח המדינה, מדינת ישראל משגשגת ומתפתחת ומתפרשת, וקמים יישובים חדשים, ואנחנו בהתאם בונים תחנות חדשות. אני יכול לומר לך שבשנים האחרונות הדגש היה גם על החברה הערבית, לבנות שם תחנות חדשות. אנחנו כרגע בונים תחנה בערבה, הולכים לבנות תחנה ברהט. ואני חושב שכבאות והצלה בישראל מחוייבת לתת שירותי כיבוי והצלחה לכל אזרחי ישראל, באשר הם. עיקר הכוח שלנו זה לוחמי האש. אנחנו מטפחים את לוחמי האש, דואגים לרווחתם ולבריאותם, החלפנו להם החל מאמצעי מיגון ליותר טובים, דרך תנאי שירות, דרך הכשרה מאוד מתקדמת. ב-2017 כשהתחלתי את תפקידי הייתי בביקור בבית הספר לכבאות עברו כאלפיים מתאמנים ומוכשרים. אני יכול לומר לך בשמחה רבה שבסוף 2021 סיכמנו את השנה, ובמכללה הלאומית לכבאות והצלה עברו אחד עשר אלף מתאמנים, גם מתוך הכבאות וגם מתוך גופים אחרים. יש שלושת אלפים חמש מאות עובדים, מתוכם כמעט אלפיים שלוש מאות לוחמי אש. יש לנו עוד כמעט שלושת אלפים מתנדבים, שפרוסים בכל רחבי הארץ. גם בדיונים שבהם הצגתי את הכבאות לקבינט ולממשלה אני הבהרתי שחסרים לנו עוד אלף מאה כבאים, אלף מאה לוחמי אש, שצריך לגייס בארבע שנים הקרובות. אנחנו באמת פעלנו לשיפור מערך המתנדבים. אני יכול לומר לך, אפרופו מה שציינתי לפני כן, בחברה הערבית הקמנו יותר משתים עשרה יחידות מתנדבים, כולל מתנדבות. הכנסנו שירות אזרחי כמכפיל כוח. חבר'ה מדהימים. וגם בתכנית עכשיו יש הקמה של עוד שתים עשרה תחנות,

בתכנית החומש אנחנו הולכים להקים עוד שש תחנות. חוץ מזה אנחנו הולכים להקים עוד שלוש תחנות מהתקציב שלנו, לאו דווקא מהתקציב הייעודי אלא מהתקציב של הכבאות. ואני חושב שאנחנו באמת מתפתחים, גם בחברה הערבית. אוסאמה היה שותף איתי להרבה מהלכים, ואני חושב שזה המקום לציין את ראשי הרשויות בחברה הערבית שעושים עבודה מדהימה. והצלחנו להוריד את כמות ההרוגים בחברה הערבית ביותר משבעים אחוזים. אנחנו מאמינים שאנחנו חייבים לשפר את השירות לאזרח ולסביבה העסקית והציבורית,

אנחנו שקופים באינטרנט ובניו-מדיה, וגם זה מתקדם יפה מאוד. ובסוף, אני חושב שהיום כבאות והצלה לישראל יש לה יכולות תכנון אסטרטגי, מחקר ופיתוח, כדי באמת לתת מענה ברמה הלאומית למדינת ישראל. עיקרי העשייה, אז בנושא כוח אדם, לשמחתי אני יכול לומר כאן בכנסת, זה גם בשידור, כבאות והצלחה לישראל הצליחה להוביל מהלך שלקח לנו שנה וחצי, לשכר עידוד לעובדי היום. ההסכם הזה שכבר אושר על ידי האוצר צריך להחתם על ידי האוצר וההסתדרות, ואז עובדי היום המסורים שלנו יקבלו עוד כמה מאות שקלים ברמה החודשית. ההסכם לא נחתם, למיטב הבנתי כי מחכים שאני אסיים את תפקידי ולחתום אחריי, כדי שזה לא יהיה מה שנקרא, שזה לא יירשם לזכותי. עשינו השוואה בתקציבי הרווחה, היום כל תקציבי הרווחה של לוחמי האש כולם מקבלים את אותה רווחה. אם בעבר לוחם בעפולה קיבל אלף שלוש מאות ולוחם בתל אביב ארבעת אלפים חמש מאות, אז עכשיו עשינו תקציב רווחה שווה לכולם. אני עדיין חושב שצריך להיות שכר אחיד לכולם. זה אין היום, אין היום לותיקים. מי שהתגייס מ-2012 מקבל אותו שכר, וגם הצלחנו להצעיר את ממוצע הגילאים בכבאות והצלה לישראל, ואפילו בקורס הקצינים האחרון הצלחנו להצעיר את הגיל הממוצע בשש שנים. זה חשוב מאוד. הקמנו אגף לוגיסטיקה, שנותן מענה לכל הציוד הלוגיסטי בכבאות. הנושא מאוד מאוד השתפר. הקמנו מינהלת רכש מרכזי, חסכנו עשרות מיליוני שקלים, וגם שיפרנו את המיגון ללוחמי אש. אפילו חבר הכנסת בן גביר עזר לי בנושא המיגון, כולל מיגון הפנים. שדרגנו את מרכזי השליטה, היום המענה שלנו במרכזי השליטה, כשהאזרח מתקשר הוא הרבה יותר טוב, הרבה יותר מתקדם. אני אומר לך גבירתי יושבת הראש, בתור ועדה לביטחון הפנים, היום כבאות והצלחה לישראל משתמשת באותה מערכת שליטה ובקרה כמו של מד"א. אני חושב שיש מערכת מצויינת. עשינו את המהפיכה ברגולציה, ובסוף גם שינינו את מבנה וארגון הסד"כ, אם בהקמת תחנות, הקמת אגפים, אני חושב שהיום הכבאות באמת מוכנה מאוד לאתגר הבא. אני רוצה לגעת בעוד כמה דברים חשובים, שאני חושב שגם הוועדה צריכה להכיר ולהמשיך את העבודה. אחד זה בטיחות ובריאות הלוחמים. אני מאמין שבכבאות והצלה לישראל חייבים להמשיך לעסוק בבטיחות ובריאות לוחמי האש.

צריך להקפיד על בדיקות בריאותיות, כשירות ומדדים כדי לשמור על בריאותם. אני אומר כאן

לוחמי אש חוו אירוע לבבי או אירוע מוחי. חייבים לעשות בדיקות.

אבל אסור לסכן את חייהם. וגם בוועדה פה לצערי לפני כשישה חודשים מת לנו לוחם אש במהלך פעילות מבצעית. בחור בן שלושים ושש, מבית ג'אן. אני חושב שאולי הצוואה שלו, כדי שמותו לא יהיה לשווא, זה שבאמת צריך לקדם בחינות כושר גופני וכושר מקצועי ובדיקות בריאותיות כדי לצמצם אירועים כאלה. אבל היום כשאתה מכשיר עובדים חדשים אתה עושה להם בדיקות כושר גופני, כשהם באים,

אבל אני מזכיר לכולם, להבדיל מלוחמי צה"ל, שהם באים לשלוש שנים, אצלי החבר'ה פה עשרים ועשרים וחמש שנים. צריך לבדוק אותם באופן סדיר לאורך השנים. אבל יש לכם מבחנים תקופתיים? אין מבחנים בריאותיים. אין בדיקות בריאותיות. אני בשבוע שעבר, על תקן דוגמא אישית, עשיתי בדיקות בריאותיות, אני אישית. הארגון לא מחייב?

זה בעבודה. אני הצגתי כזאת הצעה למשרד לביטחון פנים. במשטרה

לדעתי גם בשב"ס יש. צריך לטפל בזה. אני אומר פה, בדיון הזה, אני ארבעה ימים לפני סוף תפקיד, יהיה פה עוד אסון עד שמישהו יתעורר ויעצור את הדבר הזה. הקמנו מחלקת מחקר ופיתוח בכבאות. המשמעות היא שפעם ראשונה יש מחקר ופיתוח במדינת ישראל בנושא כיבוי והצלה. יש לנו שיתופי פעולה מדהימים עם האיחוד האירופי, עם הטכניון, עם מפא"ת, עם חיל האוויר. אנחנו מכניסים נושא של לוויאנות כבר לכבאות, השתמשנו בזה בשריפה האחרונה, כל מה שקשור לניטור בריאות הלוחמים, אנחנו פורסים מצלמות שפרוסות ביערות כדי לאתר את השריפה כמה שיותר מהר, עם אלגוריתמיקה. באמת אנחנו אומת הסטרט-אפ, וצריך לרתום את זה לטובת כבאות והצלה. הקמנו ענף הסברה, והעצמנו אותו. המיקוד היה חלק מהזמן בחברה הערבית. הקמנו את הפורום הלאומי למניעת שריפות. בפורום הזה שותפים כבאות והצלה לישראל, קרן קיימת לישראל ורשות הטבע והגנים והשלטון המקומי. אנחנו עושים איגום משאבים, בעיקר בנושא הסברה. סך הכל פורום מאוד חשוב. וכולנו מבינים, כמו שאמרו חז"ל, סוף מעשה במחשבה תחילה. אם נפעל נכון, ונייצר תרבות של בטיחות באש, נציל ככה הרבה חיי אדם, וכמובן טבע ורכוש. וסך הכל אני שוב פעם רוצה לציין את כל ראשי הרשויות שמבינים את גודל המשימה ונרתמים. דיברנו על המכללה הלאומית לכבאות והצלה, שאני מקווה עם דעיכת גל הקורונה אנחנו נממש את החזון השני, שהיא תהיה המכללה הבינלאומית לכבאות והצלחה. עד עכשיו הוכשרו כמעט אחד עשר אלף בשנה, והמספר הזה יימשך, ונתקדם קדימה. ודיברנו על כל מה שקשור לחברה הערבית הסברה, הקמת מערך מתנדבים, הקמת תחנות. אני יכול לומר לכם שאנחנו גייסנו בשלוש שנים האחרונות מאה לוחמי אש מהחברה הערבית, בדגש על יישובים בצפון המדינה, ומזרח ירושלים, כולל קורסים ייעודיים לבני הדת המוסלמית, כולל גייסנו כמעט עשרים חבר'ה איכותיים ברמה גבוהה ממזרח ירושלים, וסך הכל זה הכיוון, ואנחנו מרגישים שוני גדול מאוד. כי הלוחמים האלה כשהם לא בעבודה הם שגרירים של בטיחות באש ביישובים עצמם. אני רוצה לסכם כאן ולומר את עיקרי הלקחים וההמלצות שלי מתפקיד נציב. אני רוצה לומר לפני כן כמה דברים כלליים. אני התחלתי לפני חמש שנים להיות נציב הכבאות, אחרי שלושים ושלוש שנה ששירתתי בצבא הגנה לישראל במגוון תפקידים, שהאחרון בהם היה ראש מטה פיקוד העורף. אני לפני חמש שנים הגעתי לכבאות והצלה לישראל ופגשתי אנשים מדהימים, נשים וגברים לוחמי אש מסורים, שקמים כל בוקר להציל אנשים אחרים, שהם בכלל לא מכירים אותם. באותה נשימה אני אומר פגשתי אנשים שלא טיפלו בהם עשרות שנים, ולא איפשרו להם להתקדם ולהתפתח מהרבה סיבות. ופגשתי ארגון ומערך כיבוי שתקוע עשרים ושלושים שנים אחורה. וזה היה עצוב מאוד לראות, כי במדינה כמו שלנו, שהיא מדינה רצה ומתקדמת, שיש ארגון שנמצא במצב הזה. אני ידעתי שאפשר לתקן, כי יש פה אנשים מדהימים. חלקם יושבים פה. שפשוט רצו לפרוץ קדומה. עבדנו קשה, ואני חושב שהיום אני מעביר למחליפי, ופה זו ההזדמנות לברך אותו, טפסר איל כספי, עוד מעט רב טפסר איל כספי, שמקבל ממני את הפיקוד. אני מעביר לו מערך כבאות איכותי, מצויין, מתקדם, שנמצא בחזית הגופים הבטחוניים במדינת ישראל, וגם בעולם כולו. לשמחתי מדינת ישראל הבינה בתקופה האחרונה שגם משבר האקלים וגם שריפות הענק, וזו ההגדרה גם של הקבינט המדיני בטחוני, וגם של המועצה לביטחון לאומי, ששריפות הענק זה חלק מהאיום על הביטחון הלאומי במדינת ישראל. ומכאן שצריך להתייחס לכבאות באותה צורה. והיום אני מעביר, כמו שאמרתי ארגון מסודר, מיומן, מסונכרן, למחליפי. וכך צריך להמשיך. אני חושב שלוועדה הזאת יש תפקיד חשוב מאוד בתור הוועדה לביטחון פנים, שהיא, אני אומר פה את דעתי, עם הזמן אחותה ועדת חוץ וביטחון תתמצא באותה רמה, לסייע ולשמור על הכבאות. יש הרבה כוחות בכבאות שירצו להחזיר אותה אחורה לדעתי, ואסור לתת לה לחזור אחורה. התפקיד הזה היה התפקיד הכי קשה, הכי מאתגר, הכי מרתק והכי מספק בקריירה שלי, גם ברמה האישית, גם ברמה הרגשית וגם ברמה המשפחתית. בחיים לא אובטחתי על ידי משטרת ישראל, ולא בדקו לי את האבטחה בבית, אלא רק בתפקיד הזה. ואני חושב כאן שלכולנו יש אחריות שהדבר הזה לא יחזור אחורה. ומכאן אני רוצה לומר כמה לקחים, ואז כמה משפטי סיום. צריך להמשיך ולמצב את הכבאות כחלק ממרכיבי הביטחון הלאומי של מדינת ישראל. למרות, או גם כשאני רואה פה את מה שקורה עכשיו באירופה, באוקראינה, שהיא מלחמה רבתי, אבל עדיין שימו לב רואים שם כבאים מכבים את השריפות. כלומר הכבאות תמשיך להיות מרכיב מרכזי כאן, אם יהיו טילים, אם יהיו כאן שריפות, תמיד אנחנו נעבוד. וצריך לראות שהכבאות מקבלת את הקשב המנהיגותי, הפיקודי,

התקציבי הראוי. אני חושב שכבאות צריכה להפוך לגוף חירום בטחוני, על כל המשתמע מזה. ואז ככה אפשר להימנע מהרבה שביתות ועיצומים וכל מיני דברים בלתי הגיוניים שקורים בכזה מערך. כולל לפני שבוע, שהיה צריך להיות אימון, ויצא איזה מכתב שיש שביתה ולא יהיה אימון. ולשמחתי כל הכבאים הגיעו לאימון. אני חושב שגיל הפרישה ללוחמי אש צריך להיות חמישים וחמש, במבצעי. צריך לטפל בזה. זה לא הגיוני שגיל הפרישה ללוחמי אש הוא ששים, וששים ושבע. צריך להכניס את מבחני הכשירות ללוחמי האש, על מנת לשמור על בטיחותם ובריאותם, וזה צריך להיות מרכיב קריטי. צריך להמשיך ולחזק את מאמץ ההסברה וההדרכה לאוכלוסיה. אני חושב שצריך לממש את החלטת הממשלה לגבי תר"ש להתעצמות לכבאות. ואני מאוד מקווה ומאמין שכספי יטפל בזה. אני חושב שהוועדה הזאת צריכה לקדם גיוס חיילי חובה למערך הכבאות. אם יש שח"ם, שירות חובה משטרה, יכול להיות גם שח"ק, שירות חובה כבאות. זה מאוד מאתגר, הרבה אנשים רוצים להגיע אליי ולטפל בדבר הזה. אני חושב שזה יתרום רבות, במיוחד ליישובי הפריפריה. והדבר האחרון שאני רוצה לגעת בו זה כל מה שקשור למיסוד שיתוף הפעולה עם חיל האוויר. זה מתקדם יפה מאוד, חיל האוויר כבר נרתם לדבר הזה. אני רוצה לסכם באמת את הדבר הזה, ולומר כאן לוועדה. אלף אני חושב, אני מאוד שמח שיש את הוועדה לביטחון הפנים. אני חושב שיש לכם תפקיד ואתגר ענק. אני חושב שכולנו מבינים שהיום רוב הסכנות הן סכנות של ביטחון הפנים. אני רוצה להודות לך, גבירתי יושבת הראש, ולכם חברי הכנסת. אני פה מכיר את כולם, מכל הכיוונים.

שזה התפקיד של הכנסת, לבקר ולראות שבאמת הגוף החשוב והמדהים, ומבחינתי גם האהוב הזה לא חוזר חזרה. קל מאוד להחזיר אותו, יש הרבה שמשחרים לטרף עכשיו כדי להחזיר אותו אחורה. וכולם צריכים לעמוד בפרץ. אני בטוח שגם הנציב החדש, וגם שורת המפקדים פה, אבל אין ספק שיצטרכו גם לסיוע שלכם. תודה רבה, וניפגש בהמשך. תודה רבה דדי. לא רק שאני הגעתי ראשון, אלא גם אני אולי הותיק מבין חברי הכנסת שעובד עם הנציב בענייני כבאות והצלה, כבר מתחילת הקדנציה שלו. ליוויתי את הנושא הזה של כבאות והצלחה בחברה הערבית. ו באמת אני יכול להעיד, ובאתי להגיד היום מילה אחת.

תודה דדי. וכל הצוות. על כל מה שעשית בחברה הערבית, המהפיכה שעשית בשירותי הצלה וכבאות, שמצילים חיים. אמרת ששיעור ההצלת חיים ירד בשבעים אחוז מהמתים. אם היינו מצילים נפש אחת, דיינו. אז שבעים אחוז זה שיעור מדהים. ובאמת היום יש מודעות לעניין הזה של הצלה וכבאות, למרות שעדיין יש מקרים טראגיים, כמו המקרה שהיה בג'דייד אל מאכר, עם הבעל ואשתו, ובנגב. אבל לפחות יש היום תחנות כבאות. אני ואתה שמנו אבן פינה ביישוב שלי,

ואנחנו נזמין אותך, אוטוטו פותחים את התחנה לפעילות. ובעוד יישובים קמות עוד כמה תחנות. וגם מתנדבים וגם היום יש מודעות להתנדבות בגופי הצלה, בין אם זה מד"א, וכבאות והצלה. תודה רבה לך, תצליח לאן שתלך. וגם איחולי הצלחה לנציב החדש, איל כספי, שהוא גם בתוך המערכת ואנחנו מכירים אותו, ואנחנו נמשיך לעבוד איתו. תודה רבה.

חבר הכנסת בן גביר בבקשה. תודה רבה. לא הרבה אירועים כאן בכנסת בשבועיים האחרונים מוציאים אותי מהלשכה החשובה שהקמתי בשמעון הצדיק. אבל האירוע הזה כאן הוא אחד האירועים שאמרתי אני צריך לעצור כמה דקות בלשכה ולבוא אליך לכאן. כדי להגיד לך באמת תודה. אנחנו לא מכירים הרבה שנים, שמעתי את השם שלך תמיד אבל לא הכרתי. ונחשפתי למקצוענות שלך, לעשייה שלך. לא אשכח את הביקור אצלכם, ולא רק ההיכרות עם הטכנולוגיה ועם האמצעים ועם באמת כוח שיש כדי לטפל ולעזור, אלא בעיקר את המסירות נפש, את המסירות נפש שלך, ושל כל הכבאים האחרים, שאנחנו חייבים להגיד לכם תודה. תודה על כל דקה ודקה. אז כן היו בינינו גם חילוקי דעות. אני חושב שאת עניין המסיכות והזקנים היה אפשר לפתור בצורה אחרת, אבל בסוף בסוף אני משתדל לדעת לזהות מקצוענים, וכזה אתה. אני חושב שיותר מחשוב שאתה תמשיך, לא יודע איפה, לא יודע איך, אבל כן יודע שאתה צריך להיות במישור הציבורי, במגזר הציבורי. אין לי ספק שאתה יכול לעשות לביתך, ואתה מוכשר מאוד. אבל אני חושב שכוח כמוך, עם אהבת ישראל כל כך גדולה שיש לך, ועם מקצוענות, וזה מה שאתה דורש לא רק מאחרים, אלא קודם כל ממך, זה דבר שאנחנו במדינת ישראל צריכים שיהיה לנו אותו. ולכן אני באמת מודה לך, הצלחה גדולה למי שבא אחריך, אני בטוח שהוא ייכנס לנעליים האלה בדחילו ורחימו, אתה משאיר שם נעליים גדולות. אתה הכנסת נורמות אחרות, אתה שינית, אני לא אשכח את הסרטון הזה שהראית לנו איך הטקס של הכבאים נראה כמה שנים לפני, ואיך הוא נראה היום, ואיך אתה מצפה שהוא יהיה כשהעברת את הטקס מארצות הברית. אני בהחלט חושב כך, שאנחנו צריכים להיות מקצוענים בכל תחום, ודאי בתחום הזה של כבאות והצלחה. ושוב תודה רבה רבה לך. תודה. תודה גבירתי היושבת ראש. קודם כל ברכות לך, דדי. אנחנו מכירים מכמה צמתים בחיים, גם במערכת הצבאית, גם ברשויות המקומיות, וגם כאן כחבר כנסת. באמת מגיעות לך כל הברכות על העשייה שלך, לאורך כל השנים בארגון עצמו. ואני מאחל לאיל כספי כמובן בהצלחה בהזדמנות הזו. הארגון הזה בסופו של דבר משרת את העם. משרת את המדינה. ונופלים לו לוחמים. לא סתם קראו להם לוחמי האש. כי נפלו בכרמל, ובבית ג'אן, ולך אני אומר, גבירתי היושבת ראש, לקחתי על עצמי, אחרי האסון בבית ג'אן, לבדוק איך אנחנו מקדמים הכרה בחללי לוחמי האש כחללי מערכות ישראל. אני בודק את זה, אני בוחן את זה מול משרד הביטחון, והתחייבתי גם בפני דדי, וכל מי שפנה אליי לקדם את הנושא הזה. שווה ונכון אולי לעשות אפילו דיון ייעודי מיוחד לנושא הזה, אם תרשמי לפניך את הנושא הזה, נשמח לקדם אותו. יש בעייתיות, יש מורכבות.

כמו שאתה אמרת, כן הארגון צריך להיות בנוי בצורה כזאת שהוא יהיה סמי-ארגון צבאי, סמי ארגון משטרתי, על כל מרכיביו. תנאי קבלה, מבחני כניסה, בוחן בראור,

בוחן בריאות וכן הלאה. ולארגון יש קושי. יש קושי בלטפל בשריפות, זה לא רק אגב שריפות כמו שריפות של יערות. גם שריפות של בתים אנחנו רואים. שריפות של בתים שהשריפה נבעה אפילו מקצר חשמל. כתוצאה מחיבור חשמל לא תקין, ולא תקני. כי הבית בעצמו לא חוקי. ואז אנחנו רואים את לוחמי האש באים ונמצאים שם. אני כן רוצה לחזק את שיתוף הפעולה עם ראשי הרשויות. כי בסופו של דבר, ואני מדבר כרגע מהכובע של ראש רשות ויושב ראש ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות, שהיינו צריכים לבנות מנגנון איך אנחנו מקדמים, בעיקר בגליל,

הסיוע ההדדי בין מערכת כיבוי האש, האנשים של דדי, לבין הרשות המקומית. ואפילו הציעו לתת לנו כבאיות, ואפילו לבנות מערכת הידראונטים קידמית ביישובים שעוטפי הר-מירון, כתוצאה מהסיכוי שיהיו שם שריפות יותר גבוה. שנוכל באמת לתת מענה גם מקומי עד שמערכת הכיבוי מגיעה. ואפילו חשבנו לבנות תחנה, ואנחנו עדיין מתכוונים לבנות תחנה בקרבת מקום, בהר מירון, כדי למנוע שם שריפות. לאור כל זה, באמת אני מודה לך.

ואתה אמרת את זה כאן, שכן מהחברה הדרוזית, המוסלמית, הצ'רקסיים, אתם מערכת שפתוחה, וזה נכון, כי מערכת שרוצה בסופו של דבר להצליח במשימה שלה הולכת לאן, לבני המקום. ברגע שאתה מגייס את בני המקום, בגליל, בירושלים, באיו"ש, בדרום, אתה מוצא שם אנשים בסופו של דבר שיודעים לתת את התפוקה, וטוב שאתה עושה את זה, תמשיך לעשות את זה, הארגון רק ירוויח מהנושא הזה. מילת סיכום, בנימה אישית, ידידי, שאפו גדול על מה שעשית. כל הכבוד לך. אני מקווה ומאמין שהארגון שלך ימשיך בדרך שהתווית. תודה רבה חבר הכנסת מופיד מרעי. חברת הכנסת נירה שפק, בבקשה. תודה רבה. באמת קודם כל הגעתי כדי להגיד תודה. על שירות ציבורי. כמות הפעמים שנפרדתי מדדי, בכל מיני מקומות, אז באמת תודה.

חלק אומרים כבאים, אני יודעת כמה רגיש הנושא, כל אחד לוחם את הלחימה שלו, ובנושא של כיבוי, השעות שרצנו בין שריפות לבין רחפנים מלמעלה שלדעת לשלוח לאיזה מקור, לשלוח קודם את העפיפונים, האם זה סתם עפיפון, או שזה עפיפון עם חומרי נפץ, או אפילו גחלים שהולכים להצית לנו שדות. עברנו מאז הרבה זמן, גם הרבה לקחים. ואני רוצה להגיד תודה על מה שהצעדת את הארגון שלך, ולאן שהוא הגיע. אני פה בעוד כובע, אני בכובע של יושבת ראש ועדת המשנה למוכנות העורף. גם על כך דיברנו לא מעט בעבר, ובטח מהעבר שלך בפיקוד העורף ומההיכרות שלך כמפקד מחוז בדרום, שבעצם התחיל להיות בקווי עימות את השילוב של הצלה וחירום. ואני רוצה להעלות את הנושאים האלה, אני אשמח לשמוע ממך, ואני גם אזמין אותך לוועדה, אבל אני אשמח לשמוע על כל נושא כיתות הכוננות. רבש"צים, סיוע אזרחי בתחומים שלך.

מרבש"צ שהולך לטפל באיזו שריפה ונפגע, לשמוע את עמדתך,

כאחד שנמצא בתוך הארגון, ראש ארגון בכיר בתוך המשרד לביטחון פנים, חשוב לי לשמוע את עמדתך על הכשרת הכוחות לכיבוי, לסיוע אזרחי. והסטטוס שלהם חשוב לי מאוד. זה נושא שאני ממש אשמח לשמוע ממך. ואני יודעת גם במקצועיות, שנושא של הפקת לקחים הוא לא פחות חשוב. הצגת כאן מצגת שמראה מה נעשה. אני קראתי את דו"ח מבקר המדינה ב-2019 על הכבאות, וראיתי גם מה התקדם מאז. יש שם כמה דברים שהם לא אצלך, ויש כמה דברים שהם בארגון עצמו. נושא הדלקות, מופיד כבר התייחס לזה, אני אשמח לשמוע מה אתה משאיר שתפקידנו לטפל בו. פריסת התחנות, פריסת הסניפים, הזמן שדובר על אחת עשרה דקות, שכל דקה מצילת חיים. מה בהעברת המקל מבחינתך בקטע הזה.

מאיפה נובע הפער בתקנים האלה, מה אתה משאיר לנו בנושא הזה. כשמדובר על שלושים אחוז פחות בלוחמים, אותי זה מטריד. אירועי חומ"ס, אתה מכיר את הנושא מצויין מכל כיוון. המורכבות של חומ"ס, מה אתה משאיר לנו פה. כל נושא של הגברת האנרגיה ומערכות ייצור אנרגיה, יש התייחסות לזה, שזו היתה נקודת חולשה. מה קורה כאן. אותי גם מעניין כי זה משפיע לי על העורף. כל דבר כזה שפוגע מבחינתי זה עוד משהו שצריך להתמודד איתו במוכנות העורף. דבר אחרון, לאור כל המתווים, של כל הבנייה היום, בטח בתחבורה הציבורית, של תת קרקעי, של מנהרות, מה הכשירות של לוחמי האש בנושאים האלה. אז אני יודעת שנתתי לך כרגע שיעורי בית בסוף, אני חושבת שזה לא פחות חשוב. אני יודעת שאתה יודע לענות על זה, בגלל זה אני שואלת את זה.

אני אסיים בתודה, וניפגש עוד, אני בטוחה, איפה שהוא, כי אני חושבת שמגיל עשרים, ואני כבר סבתא, אנחנו נפגשים בלא מעט מקומות. תודה דדי, על כל הפעמים אחורה. מכיוון שאני מכיר את נירה מספיק שנים, והיא באמת נתנה פה, אני מזכיר שאני מסיים עוד ארבעה ימים, אני לא רוצה תכנית עבודה, אני רוצה לשמוע, בסך הכל תיתן באופן כללי אולי, מה

הדבר הכי חשוב, שבאמת מדינת ישראל לשמחתי מבינה שנושא ביטחון הפנים הוא מרכיב קריטי בביטחון הלאומי. וראיה לכך זה באמת שלפחות מבחינתי בחמש שנים האחרונות פעם ראשונה שהגעתי לקבינט המדיני בטחוני והצגתי את תחזית הכבאות ל-2022. את שואלת אותי, זה הדבר הכי חשוב, ואת זה את צריכה, אם יורשה לי לתת לך המלצה, למנף. אנחנו עוסקים בכל הדברים שהזכרת, גם בנושא התת קרקע, גם בנושא אנרגיה חלופית. אנחנו בקשר גם עם העולם, איך מתמודדים בכיבוי כל מיני אלמנטים של אגירת אנרגיה חדשים. הפער בלוחמים הוא פער ידוע, הוא פער שמוכר כבר יותר מחמש שנים. מה מעכב את זה? מה אנחנו ככנסת, כממשלה, לדעתך יכולים לעשות כדי לשפר את המצב? מן הסתם הפער הוא תקציב. צריך לטפל גם בשכר הלוחמים וגם בתקציב לגייס לוחמים. אני צריך להתעצם. אם היום יש אלפיים חמש מאות לוחמים, כשצריכים להיות שלושת אלפים שלוש מאות, אני על אלפיים מאתיים, זאת אומרת שצריך עוד אלף מאה. זה תקנים, שזה אמור להיפתר דרך אגב בהחלטת הממשלה לתכנית רב שנתית. כלומר זה כבר על המסילה, וזה רץ. רק צריך לממש את זה. ואולי באמת הוועדה פה תעשה בקרה על הביצוע של התכנית. גם בכל החמש שנים שלך, תקן אותי אם אני טועה, הצגת בקבינט המדיני בטחוני לפני שבועיים את הכבאות. זה קרה בכלל בקדנציה שלך חוץ מלפני שבועיים?

היא הנותנת. אני חושב שהיום, לא היית פה בתחילת דבריי, אני חושב שהוועדה הזאת היא ועדה אחת היותר חשובות במדינת ישראל. אני חושב שהוועדה הזאת, אם אני משווה אותה אם יורשה לי לומר, לאחותה הגדולה, ועדת חוץ וביטחון, היא צריכה לאט לאט להתאזן ברמה של הדבר הזה. וזה קריטי. וצריך לבוא לפה, ואני תמיד שמחתי לבוא פה להציג, ובאמת שהפרלמנט ימלא את ייעודו, ויעשו לנו בקרה, ויבקשו מאתנו תשובות על כל הדברים האלה. ואנחנו ניתן. וגם תסייעו לנו במשאבים, במה שצריך.

סיוע אזרחי רק, אתה יכול להגיד מילה, על הכשירות של הגופים האזרחיים לנושאים שלכם? אנחנו מקבלים כמה שיותר יחידות התנדבות בכל המרחב. אנחנו גם מאמינים בחניות כפולות, כלומר אותו צוות צח"י שנמצא ביישוב כשאין טילים אז שיכבה שריפות. וזה קורה בכל המקומות, כולל ביישובים. נגיד במטה יהודה, לאו דווקא בעוטף עזה, אני חושב שכל השיח של העורף הלאומי, והשיתופיות, הוא מכפיל כוח, הוא מתקדם יפה מאוד. וצריך להמשיך לבנות את זה. אין טעם להקים יחידה לכל ארגון בנפרד. אפשר להקים יחידות, מה שנקרא רב-ארגוניות ולנצל אותן נכון.

חברת הכנסת רות וסרמן לנדה, מזל טוב, יש לך יום הולדת היום. תודה רבה. באתי לכבד אותך, יושבת הראש, אני מסכימה עם כל מילה שאמרת. זו אחת הוועדות, אם לא החשובה ביותר. ולכבד אותך אדוני. מה שעשית למען המדינה,

של הגברת שפק, אנחנו עומדים איתנים מאחורי המעשים.

תודה רבה.

ניסים, אני מפקד מחוז ירושלים מזה שלוש שנים. אני חושב שאנחנו באמת הפכנו למערך לאומי לגיטימי,

אני חושב שמערך מיצב את עצמו בצורה יוצאת מן הכלל, והייתי אומר אפילו מיתג את עצמו בין גופי החירום האזרחיים. ואני חושב כיום שמשרד לביטחון פנים יעשה סקר שביעות רצון, אני חושב שיהיה לו גם במה להתגאות. כי לצערי בביטחון הפנים בדרך כלל רוב הזמן מסבירים. ובהחלט יהיה במה להתגאות. אני חושב שהוא התעצב בצורה יוצאת מן הכלל, והייתי אומר שמפגן היכולות והעוצמה בא לידי ביטוי בשריפה האחרונה בירושלים. סוגיית המגזר הערבי, אני חושב שבהחלט יישמנו פה מדיניות מאוד ברורה של מענה שיוויוני, בכל רחבי הארץ. הנציב דיבר על זה, אני חושב שהפכנו להיות באמת ארגון שיודע לתכנן, להעריך, לחזות, ולא רק להגיב. ובסוף בסוף אי אפשר שלא להתייחס לפיקוד הצעיר, הרענן, פיקוד שיוזם, אמיץ. ברור לנו, דיברה פה נירה על הלקחים, אני חושב שזה אחד הדברים באמת שמייחדים אותנו בשנים האחרונות, אנחנו יודעים לעשות תהליכי למידה מאוד מקצועיים, לא חוסכים בביקורת, על אופן הביצוע שלנו. וזה חלק מהסיבות שהיום אנחנו ממוקמים וממוצבים במקום אחר. ברור שיש עוד מה לעשות, גוף בטחוני, ואני בהחלט מסכים עם כל מילה של הנציב, אני חושב שהוועדה הזאת, זו פעם ראשונה שבכלל מתכנסת ועדה כזו בפרלמנט. ואני בהחלט סבור שככל שהעורף והזירה האזרחית הופכים להיות מוקד, ומשמעותיים, זה משפיע על ביטחון הפנים. אני בהחלט חושב שהיא רק תסייע לנו להמשיך להתקדם ולהתעצם. תודה. אני חייבת להגיד לך אגב שהייתי בביקור באמירויות לפני שלושה שבועות עם הנשיא. היה לנו איזה מפגש, ואז ישבתי ודיברתי שם עם איזה שלושה חברי פרלמנט. שבועיים אחרי זה הם גם באו לפה. ואמרתי להם שאני יו"ר ועדה של ביטחון פנים, והם אמרו לי כן, בטח זה ועדה ששנים כבר אצלכם, עם כל הבלגן שיש לכם במדינה. אמרתי לו ברור, זה הנושא הכי חשוב במדינה. אז כן, אני חושבת שזה הנושא הכי חשוב במדינה. ביחד עם אחותנו הגדולה חוץ וביטחון, כן. זו המטרה. אני בטוחה שאנחנו החלוצים, אבל אחרינו זה ימשיך. כי זה נושא מאוד מאוד חשוב בעיניי. אני נותנת את רשות הדיבור למר גדי וינר, נציג המשטרה. בבקשה אדוני.

שמי גדי וינר, אני מפקד גף כיבוי של המערך האוירי. ראשית, לדדי, תודה רבה על התקופה המשמעותית. נכנסת למעשה לתפקיד רגע אחרי שהתחום הזה של הכיבוי האווירי עבר ממשרד הביטחון למשרד לביטחון פנים. ולמעשה התחילה עבודה משותפת של משטרת ישראל והכבאות, בניהול ובהפעלה המבצעית למעשה של טייסת הכיבוי, שהוקמה בעקבות השריפה ב-2010 בכרמל. אנחנו רואים בשנים האחרונות את ההתחזקות הזאת של השריפות, השריפות המשמעותיות, הגדולות, ביערות. השריפה שהיתה, האחרונה פה בהרי ירושלים נתנה לנו עוד חיזוק לעניין הזה. יש שת"פ פורה, שת"פ שחייבים להמשיך אותו בין שני הארגונים, כדי למעשה לקדם את הכיבוי האווירי, בתור כוח משמעותי, כוח שתומך את העבודה של הכבאים הלוחמים על הקרקע. ואנחנו כמובן נמשיך ללכת יד ביד, כל גוף יוביל את תחומי האחריות והסמכות שלו. ואני בטוח שהשת"פ הפורה הזה ימשיך גם עם הפיקוד הבא, ועם אנשי הכבאות המעולים שנמצאים פה.

תודה רבה. אני נותנת את רשות הדיבור לגיא כספי ממד"א, בבקשה. אני רוצה להביא את ברכת המנכ"ל והארגון כולו על שיתוף הפעולה הפורה. שימשיך ככה. ושיהיה בהצלחה בהמשך הדרך.

תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה להגיד לך כמה דברים. ברור לי שכל השבוע הזה יבואו והמילה מהפיכה תוזכר נראה לי בכל נאום, גם פה הוזכרה, גם ביום רביעי באירוע הפרידה, גם ביום חמישי בטקס החלפה. ומהפיכה זה נשמע כאילו דבר נורא קל ופשוט, אבל בחיים ההיסטוריים בעולם יש מעט אנשים שעשו מהפיכות אמיתיות ששינו. אז מצד אחד משתמשים במילה הזאת מאוד בקלות, מצד שני לעשות מהפיכה זה לשנות דברים מהיסוד. התייחסת לזה מאוד בעדינות ובזהירות, אבל אני חושבת שבאמת הובלת את הארגון למהפכה אמיתית. מהרגע שנכנסים למטה, מאיך שהוא נראה, מהכלים, מהלוחמים איך שהם נראים,

ההקפדה, הירידה לפרטים, זה משהו שהרבה זמן לא ראיתי. אף ארגון שבאמת עבר מה שהוא עבר, ואתה ציינת את הקשיים שהיו בדרך, וברור לי שהיית בתקופה מאוד מורכבת בחיים, גם המשפחה, הילדים, ולהיות בסכנה של איום בטחוני שאתה בסך הכל מוביל גוף בטחוני, אז באמת ברור לי שזה היה תקופה מורכבת. ועם כל זה עשית דברים, ונלחמת, והלכת עם האמת שלך, ואני חושבת שבמגזר הציבורי אתה מה שנקרא איש שירות מדינה אחד הטובים שפגשתי, ואני מאוד מאוד מקווה, לטובת המגזר שלנו, שתישאר איתנו. אני לא יודעת מה התכניות שלך לשלב הבא, אבל שפשוט תישאר. כי אין לנו הרבה אנשים שמבינים את החשיבות של המגזר הציבורי, ואת המהפכה שעשית. ואני רוצה גם להגיד לך משהו באופן אישי, אני חושבת שהפעם הראשונה שממש הכרנו זה כשלקחת אותי שם ברכב, היה את אסון השריפה, וכולם, כל האנשים החשובים ישבו עם המפות, ואמרו לי איך את, כיו"ר הוועדה לא הולכת לשבת עם המפות, אז אמרתי קודם כל לא ראיתי מפות סימון שבילים נראה לי מלפני עשר שנים, שזה קצת נראה לי מוזר עכשיו, אבל מילא. אבל אני אגיע כשאפשר יהיה לדבר. ובאמת באתי, ובאמת פגשתי את ניסים טוויטו ואת הצוות שם. אבל באמת עלינו על האוטו, הייתי אמורה לפגוש את הנציבה, ולנציבה לא הגעתי, כי פשוט הסתובבתי עם דדי שלוש שעות באוטו, והוא הראה לי את כל מוקדי השריפה, הראה לי את כל המקומות. באותה הזדמנות נתת לי הרבה מתפיסת העולם שלך. ולתפיסתו של דדי, אין באמת עצים. כי כשאני הסתכלתי על עצים אמרתי איזה נוף מדהים, אז הוא אמר לי את רואה נוף, אני רואה שריפות. והשיא היה שהוא אמר לי, אמרתי לו תראה את האיצטרובל. הוא אמר לי איצטרובל זה רימון. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שבאזרחות, או איפה שלא תהיה בתפקיד הבא שלך, תתחיל להנות מהנוף. אני רוצה לאחל לך את זה. כי אנחנו, האנשים הפשוטים, באמת רואים אורנים, אני יודעת מה אתה חושב כשאתה רואה עץ אורן, שאצל הרבה אנשים רגילים זה נוף. אני רוצה לאחל לך שתהנה קודם כל מהנוף. ואני גם רוצה לאחל לך שבאמת יהיה לך זמן גם לאישה וגם לילדים, שנראה לי שבשנים האלה קצת השארת אותם מאחור. הכנו לך משהו מאוד רשמי ויפה, ותיכף ניתן לך, כי זו ועדה לביטחון פנים של הכנסת, ואנחנו ועדה חשובה. אבל אתה כבר הכרת אותי שאני גם בנאדם קצת קליל, ולכן בשבת חשבתי לעצמי מי הכבאי שעשה מהפיכה בתחום, חוץ מדדי שמחי. ואז אמרתי יש שתי דמויות משמעותיות שהפכו את כולם לוחמי האש. אחד זה דדי, והשני זה סמי הכבאי. אני אגיד לכם למה, תצחקו, אבל היום כל ילד שרואה את סמי הכבאי אומר לעצמו אני רוצה להיות כזה. ולוחמי האש, שרואים מה עשית באמת מכבאות והצלה, אומרים אני רוצה להיות כזה. אז יש שניים כאלה, שזה אתה וסמי. והלכתי עם הבת שלי, היא רצתה את זה, אבל לא נתתי לה את זה. היא אמרה לי זה שלי, אמרתי לה לא אריאל, זה לא שלך. אז קניתי לך את סמי הכבאי, כי תדע לך, לפני שבוע, ירדתי מהבית שלי בתל-אביב, עם אריאל, לקחתי אותה לגן, אני רוכבת על האופניים, ונפל עץ. זה היה אחרי הסערה.

וכל הילדים, היו שם שתי כבאיות, עמדו מסביב לכבאית ואמרו לאמא שלהם תראי, סמי הכבאי שם. אז כשחושבים על זה, עשיתם מהפיכה. אז תדע לך שאתה לוקח אותו, לא אכפת לי לאן, אני רק רוצה שתדע שהוא גם מדבר כמוך. עכשיו נעבור לחלק של הכנסת, שזה הקטע הרשמי. אז בקטע הרשמי הוועדה לביטחון פנים מודה לך על פועלך המסור והמקצועי כנציב כבאות והצלה, על שותפות אמיצה ועל עשייתך הברוכה למען ביטחון אזרחי מדינת ישראל הראוייה לציון. וברמה האישית, אני מאחלת לך המון הצלחה,

אתה חייב להישאר, אבל כדי שלא תשכח את הכנסת אז גם הכנו לך פה משהו מהכנסת, זה משהו שבתפקיד הבא שלך תשים אותו כשיהיה לך שולחן. זאת הכנסת, שתלך איתה לכל מקום שתגיע. מירב, אני הבאתי לך שני דברים. אחד זה הדו"ח שלי,

מסמך סיכום התפקיד. אני מתכבד להגיש לך אותו. וגם מדליה קטנה של נציב הכבאות.

לכולם, ותודה לכם. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:00.